בוקר טוב, הדיון שלנו היום יעסוק בסוגית האשראי ולאו דווקא בכותרות מהימים האחרונים לגבי שינויים במדיניות האשראי במשכנתאות, אם זה יגיע לשם אז ניגע בזה, אלא במשהו שהוא לדעתי הרבה יותר מיידי והרבה יותר בעייתי למאות אלפי